בוקר

אנחנו עוסקים בעיקרון בפיקוח על מפעלים וגופים שעוסקים בחומרי נפץ. ככלל, השוק הזה, נגדיר אותו בהגדרה כוללת, נחלק לשניים: אחד זה מפעלים וגורמים אזרחיים, שכל העיסוק שלהם בחומרי נפץ הוא בפיקוח משרד העבודה והרווחה. זה בעיקר תחום של חציבה, מכרות, זיקוקין דינור. והחלק השני, שלהבנתי הוא חלק הארי שעוסק בחומרים המוגדרים כחומרי נפץ, זה גופים ביטחוניים ומפעלים של מערכת הביטחון, כשהפיקוח הזה הוא פיקוח של משרד הביטחון. הוא בעצם בהתאם למדריך הבטיחות של משרד הביטחון, שיצא לפני מספר שנים והסדיר כגורם רגולטורי את כל הפעולה בהקשר של חומרי הנפץ שמכונים חומרים מסוכנים. בעקבות הפרטת תע"ש אותגרה המערכת בשאלה מה דינן של התעשיות הביטחוניות המופרטות. הממשלה דאז הציעה כהסדר זמני הוראת שעה נדמה לי שזה היה בכנסת העשרים. אני צודק?

היא הציעה אותה כהוראה קבועה. אבל הוועדה החליטה לאמץ אותה במסגרת סוף הפעילות של הכנסת העשרים. הכול היה בלחץ זמן והוחלט להסדיר את הדברים בהוראת שעה, כאשר הקביעה באותה הוראת שעה ככלל, של פיקוח משרד הביטחון הוא זה שימשיך להיות על אותם מפעלים ביטחוניים שהופרטו. אני שם בדיון הזה מה שנקרא ב"צריך עיון" את ההסדר הרגולטורי הרחב, את אותו דיון שהוא מעניין, דיון חשוב ולמרות שברמה שהיא על סף אינטואיטיבית יש לי עמדה בנושא. אני שם בצד את השאלה מהו ההסדר הקבוע הנכון, שכן מה שאנחנו דנים בו עכשיו הוא בקשת משרד הביטחון להאריך את הוראת השעה בחצי שנה עד ה-31 בדצמבר שנה זו, 2020. זה מה שעומד בפנינו ואני מבקש התייחסות של ארז זמיר, ראש החטיבה לבטיחות בנפיצים במשרד הביטחון.

עורך הדין אור בצלאל, היועץ המשפטי של החטיבה לבטיחות בנפיצים. בוקר טוב, שלום, שנינו כאן. בעצם התכנסנו כדי להאריך את מועד הוראת השעה בחצי שנה כדי להסדיר את הפעילות של החברה המופרטת אלביט, שקלטה לתוכה את התעשייה של תע"ש. אנחנו עובדים בתקופה האחרונה ובקרוב נגיש את ההצעה שלנו להסדר הקבע, אבל כרגע, בגלל שהדבר אורך זמן, אנחנו רוצים להאריך את הוראת השעה כדי ששר הביטחון יוכל לתת לאלביט את הפטור מחוק חומרי נפץ ושתעבוד לפי הוראות המדריך עד לסוף השנה. אנחנו מקווים שבזמן הזה נוכל להתקדם להסדר הקבע בכל נושא הפיקוח על התעשיות הביטחוניות. אם יש עוד שאלות, אנחנו פה. איך אנחנו יודעים שזה באמת יהיה מוכן בתוספת הזמן שאתם מבקשים? זאת לא תוספת ראשונה. זה שלא הייתה ממשלה, שזאת כאילו עילת הבקשה, לא אומר שלא יכולנו עכשיו לדון כבר בטיוטת החוק. ההצעה הממשלתית הוגשה כבר ב-2018 והכוונה שלנו היא להגיש אותה שוב לוועדת שרים בשבועיים הקרובים. אחרי שהיא תאושר נוכל לחזור לדיונים בוועדת החוץ והביטחון. הבעיה הועלתה על ידי הוועדה ואני חושב שגם הבקשה היום היא בקשה של שישה חודשים. הרי לכאורה הארכה הקודמת הייתה של שנה והעובדה שהמערכת עצמה לא מבקשת ארכה של שנה אלא של שישה חודשים, היא סימן מעיד שלכאורה יש פתרון בצנרת. אפשר להסתכל על זה ככה. בהמשך לתקופת הדמדומים הזאת או בין הזמנים, בין הכנסת העשרים לכנסת הנוכחית, לא הייתה כנסת וממשלה הייתה בחזקת ממשלת מעבר. מכיוון שהארכה היא עד היום, ה-16 לחודש, בגין הקבוע בסעיף 38 לחוק הממשלה - - היושב-ראש, אני מבין, אני אגיד מה אני שואל. - - הם ביקשו עוד שישה חודשים. נדמה לי שהוא אמר שתוך שבועיים הם מביאים את זה לממשלה. אני אגיד למה אני שואל את זה. אני רק שואל כמה זמן זה ייקח לממשלה.

גם המכירה של תע"ש לאלביט או למישהו אחר הייתה עניין של שנים. זה היה ידוע ולא בא בהפתעה. אנחנו גם יודעים כמה מתמודדים היו. השאלה שלי היא למה לא להאריך לשלושה חודשים. לא בטוח שבעוד חצי שנה תהיה פה ממשלה. באמת אני אומר את זה. ואז בכל מקרה, על פי החוק, תהיה ארכה. תן להם שלושה חודשים ושהממשלה, במקום להתעסק בנורבגי ובכל השטויות האלה, במקום לעשות את הביזיון הזה, שמשה שרת חתום על הצו, אנחנו כל הזמן הולכים להארכות חירום. נגיד שלושה חודשים ויידע שר הביטחון שבעוד שלושה חודשים מסתיים התוקף. אם צריך, נבוא שוב. מה אופי ההסדר, מבלי לדון לגופו של הסדר? מה המחשבה שלכם, אם אתה יכול לשתף אותנו? ההצעה שאנחנו הגשנו עם כלל המשרדים הממשלתיים. בעצם אנחנו רוצים להגדיר מחדש מהו מפעל ביטחוני כדי שיחול על כלל התעשיות הרלוונטיות שמתעסקות בחומרי נפץ, ולעגן בחקיקה את הגדרתו של מדריך הבטיחות כהוראה סטטוטורית לאותם מפעלים. זה בעצם ההסדר שאנחנו קידמנו והוא מוסכם גם על משרדים אחרים. העניין הוא שהוועדה רצתה לדון בו שוב, אז אם מישהו צריך את החודשים האלה, זאת הוועדה שרצתה לדון בהסדר. מבחינת משרדי הממשלה, ההסדר הוסכם. חבר הכנסת שטרן, אני רוצה לעשות סדר כי אני מבין שיש התלהבות או אפטר אפקט מהדיון שהיה היום לפנות בוקר. לא, לא, ממש לא. סליחה, אני אגיד לך שני דברים. חבר הכנסת שטרן, התחלתי לדבר, תן לי לסיים ואני אשמע אותך. בוא תשמע אותי ואולי יהיה לך להגיד לי שלושה דברים ולא שני דברים. יכול להיות. בדיוק. ככלל, עיקר התעשייה הזאת מוסדרת במשרד הביטחון. מי שמתעסק בחומרי נפץ במובן העמוק והכבד של המילה הוא מפעלים ביטחוניים שהם תחת הרגולציה. הזכרת את שרת ונדמה לי שעוד לפני שרת, רגולציה במשרד הביטחון תחת אותו מדריך בטיחות. ההסדרים שמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מתעסק בהם הם מה שנקרא הנגזרת האזרחית, שנגזרת אני אומר את זה בזהירות, לא למדתי את הנושא, אבל מאינטואיציה וקצת היכרות בעמי אני חי זאת נגזרת שולית, שיורית של עולם חומרי הנפץ. אם אני מבין נכון, באה הממשלה ואומרת כך: הגם שאנחנו מפריטים תעשיות ביטחוניות, המומחיות והרגולציה בעולם הביטחוני היא של משרד הביטחון והרי אנחנו עוסקים בחיי אדם. איפה יש אותה מומחיות לפקח על חיי אדם כשמדובר בחומרי נפץ? השאלה היא האם יש גוף רגולטורי נפרד שעושה את הכול לבין העובדה שאנשים שעוסקים במסה המשמעותית של הדברים האלה לאורך 72 שנות עצמאות ומפקחים על זה? או להעביר תעשיות, אחרי שהן הופרטו, לפיקוח משרד העבודה והרווחה,

אינני בטוח ששם המומחיות הלכה למעשה. מכיוון שאנחנו עוסקים בחיי אדם אנחנו צריכים לוודא שהרגולטור הוא בעל המומחיות הפרופסיונלית המובהקת, הטובה ביותר לחומרי נפץ במובנם העמוק. נדמה לי, ואני אינני אומר את זה בשביל להתחייב על עמדתי כשתביאו את החוק, שההסדר הזה נראה לי כהסדר הסביר. הוראת השעה משאירה את הרגולציה בידי הגורם המומחה, שעסק בזה.

אותם עובדים שעסקו בתעשייה הצבאית, שהייתה בידיים ממשלתיות והרגולטור פיקח עליהם, הם אותם עובדים שעכשיו עובדים באותה עבודה והשאלה היא האם הם צריכים לעבור רגולטור. אני לא רואה את הצורך הזה ושוב, אני אומר זאת בזהירות אלא אם כן אני אשתכנע במהלך הדיון. לא הייתי בדיונים בכנסת העשרים ואולי יש טענה חזקה או דברים משמעותיים אחרים שישנו את דעתי.

בשים לב לבקשה שמונחת לפנינו, יש פה בקשה לארכה של הסדר לשישה חודשים. הבקשה היא טובה ונכון להשאיר את זה במשרד הביטחון. אין על זה ויכוח. אין היום שום גוף שיכול לעשות את זה. אני מבין שהם רוצים להביא את זה להסדר. אינני מבין מדוע הוועדה בכנסת העשרים - - - מאיר, אתה היית שם?

יש פה זיכרון ארגוני של היועץ המשפטי. אתה היית, שטרן. לשטרן היו שני דברים להגיד לי ואולי שלושה או ארבעה עכשיו, אז בבקשה. אני מכיר את האנשים שאחראים על פיצוצים במחצבות. טוב שזה יישאר במשרד הביטחון, תאמין לי. פיצוצים במחצבות זה שייך למשרד העבודה. גם את זה הייתי מעביר. אולי זאת תהיה יוזמה של הוועדה. אני לא בטוח שהם ירצו לקחת את זה.

שטרן, אליך. באווירה - - מחויכת זו. - - אני הייתי מציע להקים משרד על זה. נראה לי שזה יכול לעזור לכם. יכול להיות שאתם תצטרפו לקואליציה ואז נצטרך להרחיב. שטרן, אני רואה שיש לך מומחיות, יכול להיות שאתה תהיה מיועד לדבר הזה. יש לזה גם אפיל ביטחוני בכל זאת.

שבדי. כי צריך עוד יותר חברי כנסת. ועכשיו ברצינות, יש פה שתי סוגיות. הראשונה, וזה מה שמעניין את החברים ממערכת הביטחון, ובצדק, היא החוק עצמו ותוכן החוק. אותנו גם זה מעניין, אבל מעניינת גם התרבות של הוראות שעה שאנחנו נלחמים בה. אבל זאת הייתה יוזמת הוועדה. הממשלה ביקשה חקיקה קבועה. נכון, שטרן? אתה היית שם, לא? אתה ביקשת הוראת שעה? לא, לא אני.

יכול להיות שהתנגדת אז להוראת שעה. שנית, כשוועדות בכנסת מבקשות הוראות שעה, בדרך כלל זה בגלל שבאמת צריך משהו להוראת שעה. את החוק הזה לא צריך בהוראת שעה. אז למה בכנסת העשרים אבותינו עשו הוראת שעה? היושב-ראש, מתי פג התוקף? היום. היום, היום.

ככה זה עובד. אני אסביר. הצעת החוק הגיעה אלינו כשבוע לפני הפרטת תע"ש והיה צורך לתת מענה נקודתי. מעבר לזה, ביקשה הממשלה להסדיר באופן רחב יותר את הפיקוח של משרד הביטחון על מפעלים ביטחוניים, כי כרגע הוא לא מוסדר בחוק באופן מוסדר. יש נהלים פנימיים שלפיהם הם עובדים ורצו לתת מענה טוב יותר. בדיונים בוועדה עלו שאלות משני היבטים: שאלה אחת היא לגבי מעמדם של רגולטורים אחרים, כי מי שנותן למפעלים ביטחוניים את רישיון העסק היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים, בנוסף יש את המשרד להגנת הסביבה, שמפקח על חומרים מסוכנים. רצו להבין טוב יותר איך מסתנכרנים הדברים האלה. בנוסף לכך עלתה גם שאלה עקרונית האם נכון שמשרד הביטחון, כגוף שהוא גם הבעלים של המפעלים האלה, יפקח על הנעשה בהם. זאת שאלה שנדרש למצוא לה פתרון.

ומאחר והוועדה נדרשה לתת קודם כל מענה נקודתי לסוגיה של תע"ש, שחררו את זה ועל השאר התכוונו להמשיך לדון. בהמשך הכנסת התפזרה ולא הספקנו לדון בזה. כמובן שזה גם לא משהו שהיום אנחנו יכולים להשלים את החקיקה שלו. עלתה אפשרות לשלושה חודשים ואני לא בטוח שזה ריאלי בהתחשב בזה שאנחנו נכנסים לדיוני תקציב וחוק הסדרים. יכול להיות ששישה חודשים נשמע זמן סביר יותר במקרה הזה, כפי שמבקשת הממשלה. צבי, אלה דברים שאין בהם קואליציה ואופוזיציה. זה ברור. לכן ברור לי שתהיה פה הצבעה פה אחד. מדובר בפיקוח, עוסקים בחיי אדם, משרד הביטחון מפקח ומבקש עוד שישה חודשים. היושב-ראש, אני משחרר אותך מהמתח אם זה יהיה פה אחד או לא זה יהיה פה אחד. לרגע לא נמתחתי. אני מכיר אותך, אתה ענייני. לא צריך לעשות גיוס, שאני לא יודע אם יש פה בבניין עכשיו. אני אומר באמת שלא רציתי להיות ציני כשאמרתי שהממשלה תעדיף, כמו שהיא העדיפה הלילה, לדון במסיכות כשעכשיו אין חוק שמסדר את זה. אנשים לא צריכים ללכת עם מסיכות ולהתעסק בנושא של החוק הנורבגי. בתוך עמי אני יושב ויכול להיות באמת שבעוד חצי שנה יידחו את זה בגלל שכל הזמן צריך לחוקק חוקים חדשים בממשלה הזאת, לא משנה באיזה נושאים, ושנית, בגלל שאולי לא תהיה ממשלה. אני אומר את זה לטובתנו. אני אצביע גם בעד חצי שנה ואני חושש מאוד שב-16.12 נשב פה בדיוק עם אותה בקשה.

בגלל שאין לזה צורך פוליטי ויש לזה צרכים אחרים. דברים שיש להם צרכים אחרים, לצערי הרב יש בהם תרבות של דחייה. אני לא יודע מה הוועדה עושה. אני מבין שזה עובר לוועדת שרים בעוד שבועיים. זה מה שנאמר כאן? כן. מכיוון שההסדר הולך בעוד שבועיים, אני כיושב-ראש ועדת החוץ והביטחון אינני רוצה לכבול את ידי בנושא הזה, בהינתן שהפיקוח הוא של משרד הביטחון. אנחנו מדברים באירוע שייתן לנו גם את לוחות הזמנים. אנחנו בחודשים הראשונים להקמת הוועדה ויש כמה נושאים דחופים. יש גם את התקציב והוועדה עוברת איזשהו תהליך לימוד.

יש פער וצריך להרחיב את בסיס הידע של החברים שהם לא יוצאי מערכת הביטחון, למשל. לכן, הזמן הוא שלנו במקרה הזה ולא של הממשלה. יש פרוטוקול. ניפגש ב-16.12. מכיוון שהממשלה תניח את החוק ובסוף הפיקוח יהיה בתוקף, נרשם בפרוטוקול שתוך שבועיים-שלושה או חודש, יהיה לוועדה בסדר-יומה העמוס להגיד איך היא מכניסה את זה. מה התאריך העברי? ה-31 בדצמבר, ט"ז בטבת התשפ"א. היו אומרים בזמנו וזה היה נזכר לגנאי שזה ליל סילבסטר הקדוש. מי מכשיר את הגופים האלה? משרד העבודה והרווחה הוא הרגולטור לנושא חומרים נפיצים.

נמצא פה הנציג, אלעד גונן שידבר אחרי נציג משרד הפנים. בבקשה, משרד הפנים, ראם לוט, מנהל אגף רישוי מפעלים ביטחוניים. בבקשה, ראם, יש לך התייחסות? שלום לכולם, רציתי להגיד לגבי מפעלים ביטחוניים שיש רגולציה עליהם, מעבר לנושא הנפיצים. חוק חומרי נפץ הוא חוק שמפוקח על ידי משרד העבודה. משרד הביטחון הוא הגוף שקיבל ממשרד העבודה סמכויות. בנוסף, התיקון בא להסדיר את הנושא של הפרטת תע"ש. לנו אין התנגדות להארכה של לוח הזמנים, אבל יש רגולטורים נוספים על הרגולציה של הבטיחות, כמו הגנת הסביבה וכמו משרד הפנים. למפעלים האלה יש תנאים מאוד מפורטים גם בנושא נפיצים, והם נדרשים לעמוד בהם. אני רוצה להצטרך לעניין ההארכה. ההארכות האלה קורות כבר במשך שנתיים, מיולי 2018. אני חושב שהגיע הזמן לסיים את ההארכות. אנחנו לא מתנגדים להארכה הקרובה עד סוף השנה הזאת, אבל ב-2021 אנחנו רוצים שזה יוסדר בחקיקה ראשית ולא יהיה יותר בהוראות שעה. כמו כן, לגבי ההעברה של מפרט התנאים של משרד הביטחון בחקיקה ראשית, אנחנו מתנגדים לזה ואנחנו לא נאשר את זה. מבחינתנו, להכניס תנאים של רישיון עסק או תנאים של מפעל, שהם לא מוסדרים בחקיקה או בתקנות, זה דבר בעייתי. אם יגישו את זה כתקנות, לא תהיה בעיה ואנחנו נהיה מעורבים בחלק מהתהליך. אבל להכניס תנאים כמו מדריך הבטיחות בחקיקה ראשית, אנחנו מתנגדים לזה. זה לדיון לגופו של ההסדר, לכשיוצג בפנינו. אני מניח שהממשלה תדון בוועדת שרים לחקיקה באשר להסדר הרצוי והמוסכם. בהינתן שהחוק מגיע לכנסת, למיטב זיכרוני, ואני ארענן אותו אחרי זה, תקנון הממשלה מחייב עמדה אחודה של כל משרדי הממשלה. אתה מודע לזה? כן, כן. העניין הוא שאנחנו רוצים שזה יגיע כבר לחקיקה ראשית ויוסדר. הוראות שעה הן לא דבר טוב. הייתה סיטואציה של בחירות וזה ברור לנו, ואישרנו את ההארכות להוראות השעה. אישרנו גם את הוראת השעה הזאת, אבל אנחנו רוצים שזה יוסדר ויושלם בחקיקה ראשית. בנושא מדריך הבטיחות, אנחנו לא מתנגדים לכך שיכניסו אותו כהפניה מתוך החוק. זה אומר שכל המפרטים שלנו יהיו מתחת לתנאים של משרד הביטחון, ואני חושב שתהיה פגיעה ברגולציה של משרדים נוספים. אם יכניסו את זה בתקנות, לא תהיה בעיה.

אנחנו חיים בתוך העם הזה. יש המון מקומות שחיים עם תקנות עשר, עשרים ושלושים שנה. כל מי שהיה שר יודע שבכל פעם מגלים תקנות שחיים בהם עשרים שנה. מה מיוחד בתחום שלך שבגינו אתה אומר שאתם חייבים לעבור מייד לחוק? נניח, אם נותנים עוד חצי שנה, מה הבעיה מבחינתך? הבעיה היא שזה לא מוסדר בחקיקה אלא בהוראת שעה.

אבל האם זה מייצר פיזית וטכנית בעיה? אתה מרגיש שיש לכם בעיה עם זה? הבעיה היא שאנחנו אישרנו את הוראת השעה כדבר זמני, כי יש את המדריך שעוד צריך לעשות לו השלמה של התאמה לתנאים של יתר משרדי הממשלה. זה עדיין בתהליך, זה עדיין לא הסתיים. אנחנו בבעיה עם זה שהוראת השעה היא משהו שאישרנו באופן זמני ולא התנגדנו לו. ברגע שזה הופך להיות הוראות שעה מצטרפות, צריך להסדיר גם את הנושא של מדריך הבטיחות באופן מלא. ברגע שזה יוגדר כחקיקה ראשית, זה יחייב את משרד הביטחון להסדיר את הנושא של המפרטים, שהוא קובע על פי החוק. יש עוד שאלות? תודה. בנט, אתה רוצה לשאול? אני מגיש את ההסתייגויות. כן, ראיתי את זה רק עכשיו. משרד העבודה והרווחה, עורך הדין אלעד גונן, בבקשה. זה לא עורך דין אלעד גונן. אני מנהל תחום תעשיות חומרי נפץ במשרד העבודה. למה אני תמיד מקבל נציג אחר? למה מחליפים נציגים ולא אומרים לנו זאת מראש? מי זה אלעד גונן? אלעד גונן הוא היועץ המשפטי של משרד העבודה. ולמה רשום אצלנו שהוא הנציג? אין לי מושג, אני קיבלתי זימון לוועדה הזאת. טוב, בבקשה. עשינו עבודה משותפת עם משרד הביטחון כבר מספר שנים, כדי להסדיר את העניין הזה. אין לנו שום התנגדות להארכה והמדריך שהם מציעים מקובל עלינו. אנחנו מתעסקים בנושא חומרי נפץ בתחום החציבה, כמו שהשכלת את כולם. חציבה, מנהור וכל העבודה האזרחית. אין לנו את הידע ואת היכולת לטפל בנושא חומרי נפץ ביטחוניים-צבאיים. לכן, מה שהיה דה-פקטו עד היום הוא שמשרד הביטחון קבע מדריכים שעבדו לפיהם, ועכשיו אנחנו רוצים רק להסדיר את זה בחקיקה. מבחינתנו, אין שום בעיה ואנחנו מוכנים להארכה הזאת. אנחנו נמשיך בעבודה המשותפת עם משרד הביטחון כדי להציג תוצר שיהיה מוסכם על כולם. היושב-ראש, יש עתיד-תל"ם מצטרפים להסתייגויות. אוקיי. קבוצת ימינה-יש עתיד-תל"ם, אמור מעתה.

לנושא של ההסתייגויות. אז אתה מוחק מהפרוטוקול את ה"פה אחד". אמרת שהבקשה תעבור פה אחד, לא? אני לא יכול להצביע בעד אם הגשתי הסתייגויות? אני לא בטוח, צריך לשאול. שאלה טובה. הצהרת קודם לפרוטוקול - - - סליחה, רגע. אני מבין. אני שואל יש סתירה? אני יכול להצביע בעד למרות ההסתייגויות? אתה יכול להצביע איך שאתה רוצה. אתה סוברני להצביע איך שאתה רוצה. אז למה אני צריך לשנות את מה שאמרתי? אתה יכול להצביע בעד ההסתייגויות ובעד החוק. נכון, לא הבנתי. משרד המשפטים איתנו? עורך הדין דרור גרנית מייעוץ וחקיקה, בבקשה. שלום, צוהריים טובים, כפי שהסביר אור, בעצם הייתה הצעת חקיקה שהייתה רחבה יותר והיא בעצם הציעה הסדר קצת יותר רחב. הוועדה ביקשה לפצל ולייצר אותו כהוראת שעה. אור ציין שמשרד הביטחון מתכוון לקדם את ההצעה המקורית שהוצעה גם בממשלה הנוכחית, החדשה, ולרוץ עם זה קדימה. ההצעה שהוצעה אז הושגה בהסכמת כל המשרדים הרלוונטיים, גם משרד הפנים וגם המשרד להגנת הסביבה וגם משרד הכלכלה. זאת אומרת, כל המשרדים הרלוונטיים עמדו מאחורי אותה הצעה. הוועדה היא זאת שביקשה לערוך בזה כל מיני שינויים ופיצולים, לחלק את ההסדר ולראות אם אפשר לייצר הסדר אחר, יותר מוצלח לגישת הוועדה. כך הגענו עד הלום אבל כפי שציין אור, בכוונת משרד הביטחון לקדם את ההצעה המקורית שהוצגה בכנסת השמונה-עשרה, לשוב ולקדם אותה בממשלה הנוכחית ובכנסת הנוכחית. אנחנו מקווים שזה ירוץ מהר. לא כל כך ראיתי את ההסתייגויות שאדוני היושב-ראש הזכיר כרגע. אני מבין שזה משהו שצף עכשיו בדיון. גם אני טרם הספיקותי לעיין בהן, אבל אני מבין שחבר הכנסת בנט הגיש רשימה נאה של הסתייגויות. בעמוד האחרון, אחרי המילה פיראטים, אני רואה את הסתייגות מס' 746. האם אלה